פ/1053/24: הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון, הקלה בתנאי סף למפעל קטן), התשפ"א 2021, מאת חברת הכנסת מירב בן ארי, הצעת חוק הרב הצבאי הראשי, התשפ"א 2021, מאת חברי

מהותן של פרעות תשפ"א. למרות הנתונים הברורים על כך שבפרעות הנוכחיות נפגעו כמעט אך ורק בתי כנסת ומוסדות יהודיים, וכמעט אך ורק יהודים בגופם וברכושם, בתקשורת הישראלית אנו שומעים תיאורים של הפרות סדר, תגובות על מעשי הפרובוקציה כביכול של השכנים היהודים, חשש ממלחמת אזרחים, והנרטיב היהודי אל מול הנרטיב הערבי. זוהי הנדסת תודעה שנובעת מתפיסת מדינת ישראל כמדינת כל אזרחיה.

לעומת זאת, לא אומרים הפרות סדר אלא פרעות ומעשי לינץ'; לא תגובות למעשי פרובוקציה אלא פוגרומים אנטישמיים מכוונים, לא שני נרטיבים לגיטימיים אלא המשך מלחמת הקיום בת מאה השנים בין העם היהודי השב לארצו לבין אויביו הערבים שמבקשים למחוק את מדינת היהודים מעל פני האדמה. אני ממליץ לציבור שעוד לא עשה כן לפקוח את עיניו ולהתפקח.

חבר הכנסת אלכס קושניר, איננו, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' איננו, חבר הכנסת עופר כסיף, איננו. חבר הכנסת ניר אורבך, בבקשה. במקביל למבצע בעזה ולהחמרה של התקיפות בישראל, המשטרה בלוד, ואני מניח שגם בשאר הערים המעורבות, משדרת חזרה לשגרה ועסקים כרגיל. אז אנחנו בהחלט שמחים כשיש חזרה לשגרה לאחר אירועים קשים, אבל אסור לנו להיות עיוורים ולהתכחש למציאות. בשעות אלו אנו קוברים את יגאל יהושע, זכרו לברכה, שנרצח בלינץ' לא ברמאללה, אז הזדעזעה הארץ, אלא כאן בלוד, במרכז הארץ. בשלב זה, על מנת לחזק את תחושת הביטחון, תושבים נורמטיביים לחלוטין לקחו חופש ומחזיקים חמ"ל וסיורי אבטחה, כשבמקביל המשטרה מדללת כוחות, מצב אבסורדי ובלתי נסבל. עדיין יש איומים על יהודים בסגנון: חכו מה נעשה לכם כשהמשטרה תעזוב. על רקע החשש הזה, הדרישות של התושבים שאנו, נבחרי הציבור, משמשים להם לפה ופועלים מול הרשויות הרלוונטיות, הן כדלקמן: 1. השארת כוחות הביטחון עד שתחזור תחושת ביטחון, קרי, לפחות בחודש הקרוב, 2. מבצע משמעותי לאיסוף נשקים, ולא איסוף ספורדי אלא איסוף על פי מודיעין ותכנון, הקצאת כוחות ומשאבים, עם הגדרת יעדים ברורים,

לא רק בלוד אלא גם בעכו, רמלה וערים מעורבות נוספות, 3. הקמת תחנת יואב רמלה-לוד, יס"מניקים, בדומה ליחידת יואב שהוקמה בדרום לפני כחצי שנה. אם לא נקשיב לתושבים נמצא עצמנו בעוד כמה חודשים שוב באותו מצב, עם חבית נפץ שמחכה להזדמנות שלה להידלק ולהתפוצץ. חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, קודם כול אני רוצה היום להשתתף בצערה של משפחתו של יגאל יהושע,

על ידי פורעים בלינץ' בלוד. לינץ' בלוד הוא כלינץ' ברמאללה. ולאותם מחפשי הסימטריה, העיתונאי ינון מגל עשה רשימה קצרה עדכנית. עד כה נשרפו 10 בתי כנסת, 0 מסגדים, עד כה הכינו בבתי כנסת בקבוקי תבערה,

אבל בתוך 28 מסגדים הכינו בקת"בים, 112 בתי יהודים נשרפו, בית אחד של ערבים נשרף, 386 בתי יהודים נבזזו, 0 בתים של ערבים נבזזו, 673 בתי יהודים ניזוקו, 13 בתי ערבים ניזוקו, 849 כלי רכב ניזוקו עד כה, 13 כלי רכב של ערבים, 41 מקרי זריקת אבנים על ידי יהודים, כנגד 5,018 מקרי אבנים שנזרקו על ידי ערבים לעבר יהודים. אז לאותם מחפשי סימטריה, כדאי לבדוק את המספרים שוב.

חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מצטרף כמובן לתנחומים למשפחות ההרוגים ולאיחולי ההחלמה לפצועים. האירוע הקשה שאירע בגבעת זאב בערב חג השבועות הוא תזכורת קשה לכך שבצד ההתמודדות עם מצב החירום אנחנו חייבים לעסוק גם בחיי השגרה שלנו ולתקן את הליקויים הקשים שאנחנו מאתרים. מסורת ישראל מציבה את ערך קדושת החיים ואת חובת ההקפדה בהצלת חיי אדם ובמניעת סכנה כערכים מכוננים. המושג ההלכתי של פיקוח נפש הוא עדות אחת למרכזיותם של ערכים אלו ולחובה להעניק להם קדימות ובכורה. למרות זאת אנחנו עדים לתופעה מדאיגה ומצערת שבה דווקא באירועים דתיים שונים מתגלה קלות דעת ביישומם הקפדני של ערכים אלו, הן מצד רשויות המדינה והן, לצערי, לא אחת, גם מצד מארגני האירוע. האסון הכבד בהילולת ל"ג בעומר באתר מירון, שבו קיפחו את חייהם 45 אנשים, האירוע של קריסת הטריבונות בחגיגת חנוכת בית הכנסת בגבעת זאב והתופעות הקשות והמטרידות של אי-אכיפת התקנות וההוראות המחייבות בתקופת מחלת הקורונה באירועים רבים בעלי אופי דתי מחייבים חיזוק משמעותי של מנגנוני הפיקוח, הבקרה והרישוי של אירועים דתיים וטקסים, תוך התחשבות מיוחדת באופיים של האירועים האלה. נכון להיום חוק רישוי עסקים אינו מטיל על השר הממונה חובה לקבוע בצו חובת רישוי לאירועים דתיים ולטקסים, וזאת בניגוד מוחלט לאירועי תרבות ועונג ציבוריים, לרבות אירועים חד-פעמיים. שתיקת החוק היא שהובילה לכך שאירועים דתיים וטקסים באופן כללי אינם נכללים בתקנות ובצווים שהוצאו מכוח החוק העיקרי. יחד עם חברים וחברות נוספים בכוונתנו להגיש לאלתר הצעת תיקון לחוק רישוי עסקים, כך שגם אירועים דתיים וטקסים יחויבו ברישוי עסקים, ואני מקווה שחברים מכל סיעות הבית יתמכו בהצעה הזאת לתיקון החוק, כך שנכבד כולנו את הערך של קדושת החיים ופיקוח נפש.

חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, מדינת ישראל נמצאת עכשיו שוב במבצע אל מול האויב שלנו,

ברצועת עזה, ולצערי נראה שעולם כמנהגו נוהג. מבצע אחר מבצע אנחנו מוצאים את עצמנו במבצע הבא כשחמאס מחומש יותר, מאובזר יותר, עם יכולות גבוהות יותר. דווקא כעת אנחנו צריכים לצאת מכאן עם קריאה ברורה מאוד לממשלת ישראל: בלי פירוז הרצועה והשבת הבנים, המבצע הזה פשוט יוביל אותנו למבצע הבא, ושם נפגוש ארגון טרור מחומש יותר, עם כלי נשק מתקדמים יותר. לכן אני קורא לממשלה לעשות את מה שהיא לא עשתה עד עכשיו: לקבוע יעד ברור ולא יעד מופשט למבצע.

זאת גם אחת ההערות של מבקר המדינה על צוק איתן, שהדרג המדיני לא קבע יעדים ברורים ומדידים לצבא שמהם נגזרו הפעולות. שני היעדים שאותם צריך לקבוע: פירוז הרצועה והשבת הבנים. חברת הכנסת עידית סילמן, בבקשה. תודה רבה על המילים. אני חושבת שכולנו בימים האחרונים מדברים על זה, וחובה על כל אחד מחברי הכנסת להזכיר את זה. כי בימים האחרונים אנחנו שומעים את ראש ממשלת ישראל ואת שר הביטחון, כאשר הם מציגים לציבור את מטרות מבצע שומר החומות, הם ציינו כי צריך להביא שקט לטווח ארוך לאזרחי מדינת ישראל, לחזק כוחות מתונים באזור ולגרוע מחמאס יכולות אסטרטגיות. ואני תוהה אם לא שכחתם משהו או בעצם מישהו, כי כמעט שבע שנים חלפו מאז מבצע צוק איתן, שבע שנים מאז הודעת השבר שניפצה באבחה אחת את שגרת חייהן של המשפחות גולדין ושאול, שבע שנים שבהן הן מביטות בעיניים כלות אל עבר ההנהגה ודורשות להביא את בניהן, הבנים שאנחנו שלחנו לשם, שבע שנים שבהן המשפחות גולדין ושאול לא מוצאות מזור לנפשן, וגם אנחנו. אני מוצאת שזהו צו השעה, להציב דרישה ברורה ותקיפה. ומעל במה זו אני עומדת ומפצירה בעומדים בראש ההנהגה: עלינו לפרוע את החוב המוסרי והמתבקש כלפי אלו שהקריבו את היקר להן מכול. עלינו לדרוש כחלק אינטגרלי את השבת הבנים, הומניטרי תמורת הומניטרי. בלי להמעיט בהישגי המבצע עד כה, כמה שלא יוסיפו אותם תותחים לרעום, כמה שלא נוסיף להמטיר אש, לנתץ, לשבר, כל עוד לא נדרוש כולנו בתוקף את השבת הבנים, אנחנו מפירים את החוזה הלא-כתוב כלפי בנינו ובנותינו העומדים בחזית ומחרפים נפשם. כל עוד לא נשיבם, אנחנו ממשיכים לרמוס את אותו אמון שבין המדינה לחייליה. אני לא ארפה את ידיי, ויש כאן עוד כמה כאלה, ולא נניח לסוגיה הזאת לשקוע אל תהום הנשייה. תתכבד מדינת ישראל להישיר מבט לאותם הורים דואבים, למשפחות גולדין ושאול, למשפחתו של אברה ולמשפחת א-סייד, להביט בעיניהם, שבאמת כבר טרוטות מאותם מאבקים, למחות את דמעותיהם ולומר בקול צלול: מדינת ישראל לא שכחה אתכם ולא תוסיף להפקיר את בניכם לזר. חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה. היושב-ראש, המלחמה בישראל ובעזה נמשכת. רק לפני שעתיים שמענו על עוד שני הרוגים בישראל. הגענו כבר ל-13. בצד השני יותר מ-212 הרוגים, מהם 61 ילדים ועשרות נשים. ירי טילים לעבר אוכלוסייה אזרחית הוא פשע מלחמה, ויש לנו את הזכות להתגונן, יש לנו את הזכות להתגונן, אבל יש לנו גם את החובה להשתמש בשכל. יש לנו את החובה לדאוג לביטחון אזרחי ישראל. יש לנו את החובה להציב יעד למלחמה הזאת, שלא הוצב. ואם יהיו הדברים שנאמרו כאן, אז מדובר במלחמה עם מאות ואולי אלפי הרוגים בצד הישראלי שתימשך המון המון זמן. יש לנו את החובה לנהוג בתבונה. יש לנו גם חובה כלפי העורף כשאנחנו יודעים שבמלחמה שאנחנו יוזמים אותה,

אבל אנחנו משיבים, ונמצאים אנשים, זקנים וטף באשקלון ובמקומות אחרים בלא מיגון, יש לנו חובה לדאוג להם ולטפל בהם. אנחנו לא עושים את כל החובות האלה. המשך ההתקפה בעזה גורם לנו יותר הרוגים. הוא איננו מביא ביטחון לתושבי ישראל, הוא גורע ביטחון מתושבי ישראל. ואיך זה ייגמר בסוף? הרי כולם יודעים. שמענו את ההבטחות ב-2014: מדינות ערב מתונות, נפתח את עזה, הפסקת אש לטווח ארוך, כל הדיבורים והקשקושים האלה. זה ייפסק כמו שנפסק אז ויתחדש שנית, כי אין דרך צבאית לפתור את הבעיה הזאת. היא יכולה להיפתר רק בהסדר מדיני ולכן טוב תעשה הממשלה אם תודיע על הפסקת אש לאלתר. חברת הכנסת נירה שפק, בבקשה. כבוד היושב-ראש, ממשלה בתנומה, תתעוררו. הגעתי לכאן מקיבוץ כפר עזה. יורים עליי ביום, יורים עליי בלילה, יורים על החברים שלי, יורים על השכנים שלי. אין משילות. אני מקבלת טלפונים באמצע הלילה. לא רוצה מפאת כבוד המקום לספר לכם בעברית צחה מה מקללים אותי ומה מאחלים לי ומה מאיימים עליי. לא מקובל. אני מצטרפת לחברתי חברת הכנסת עידית סילמן, כולם מדברים בתקשורת על תמונות ניצחון. על מה אתם מדברים? למה אתם משרתים את הנרטיב שמבקש החמאס להוביל? כולנו מדבררים אותם לדעת. אם לא יחזרו הבנים, לא נצליח. ואי-אפשר להגיד "אחר כך"; "מחר כך" זה מושג שצריך להיעלם מהעולם אצלנו. מדברים על מיגון. אין מיגון. יש לי יישובים במועצה שחסרים להם 200 מטר מתוך שבעת הקילומטרים. הילדים שלהם, באפס עד ארבע, הם נוסעים בכבישים, באפס עד ארבע, המשילות שלהם, המרכז השלטוני שלהם בשדרות, באפס עד שתיים. ובגלל תקציב או חוסר רצון להכניס את אשקלון ואת נתיבות וכו' לא מכניסים אותם. בואו נתעורר. אבל אני רוצה לדבר על עוד נושא, וסליחה.

אני מקבלת כל יום טלפונים. אימא חד-הורית עם שלושה ילדים מחפשת מקום לעבור אליו ולוקחים לה 1,000 שקל ללילה. משפחות שלא עבדו כל הקורונה נאלצים לנסוע לכל מיני מקומות ולשלם כסף. יש תוכנית שנכתבה ב-2015, קוראים לה מלונית. התוכנית לא מומשה. ב-2016 מבקר המדינה מתח עליה ביקורת והעיר הערות שהיא לא ישימה והנחות היסוד שלה לא נכונות, ואם לא נתעורר במצב אמת לא נוכל לבצע אותה. לא נעשה כלום. ב-2020, עוד ביקורת. שוב לא נעשה כלום. תושבי עוטף עזה מסתובבים בכבישים, מסכנים את עצמם, מחפשים לאן ללכת, ואין קול ואין עונה. יישוב של 900 איש מקבל 30 ואוצ'רים לחדרים. מישהו החליט לא לממש את התוכנית הזאת. היום ביקשתי שאילתה דחופה. בשאילתה הדחופה ביקשתי לדעת כך: לקחי עופרת יצוקה, עמוד ענן וצוק איתן הביאו להחלטה כי העורף זקוק לתוכנית מלונית, פינוי תושבים מיישובים צמודי גדר וסמוכי גדר. מדוע התוכנית לא מומשה במבצע שומר החומות? באחריות מי לאשר אותה ולהוציא אותה לפועל? מה המענה הכלכלי לאותם תושבים שכרגע לא מקבלים מענה, במינוסים, ולא נותנים להם אפילו כסף להוציא,

התשובה שקיבלתי: שאילתה דחופה. אל: נירה שפק. המענה: השאילתה נדחתה. מהסיבות: לא אושרה.

למה אנחנו יושבים פה? אם זאת התשובה, למה אנחנו יושבים פה? בואו ניקח את הכסף של המשכורת שלנו וניתן להם. אני מתביישת, במקום הזה שאני כל כך גאה בו,

אין לי ברירה אחרת. תודה. חברת הכנסת שפק, רק נאמר שיש מכסה מוגבלת של שאילתות דחופות שאפשר לאשר.

ויש נושאים,

כל אחד חושב שהנושא שהוא מעלה הוא הכי חשוב באותו רגע. יש חיי אדם. אני חונכתי על ערך חיי אדם.

על מכסה מסתובבים ילדים ברחובות? חברת הכנסת שפק, כל השאילתות שמוגשות כאן הם על נושאים חשובים.

רובן נוגעות גם לנושאים שקשורים גם לחיי אדם,

סליחה, אולי תגידו מה המכסות ונדבר בינינו ונחליט.

אז נסביר לך שיש מכסה של מספר שאילתות דחופות שאפשר לאשר בשבוע, והיא נמוכה.

טוב, חברת הכנסת שפק, אני מודה לך, אבל יש סדרי עבודה בבניין הזה, יש תקנון. אם את רוצה לשנות את התקנון, אין שום בעיה, אבל יש סדרים פה. העניין פה לא עובד בצורה שבה אם בשבוע מסוים מוגשות 20 או 30 שאילתות דחופות את כולן מאשרים. אי-אפשר, זה הנוהל. אם את חושבת שנכון לאשר כל שאילתה דחופה שמוגשת, אני לא חולק עליך. אולי זה מצוין. אני מתנדבת, אבל לשם זה צריך לתקן את התקנון. לכן אני מציע לא למהר להתנדב להתבייש,

אני מתנדבת לדבר עם כל 30 המגישים ולעזור, שיעזרו לי להשיג מה שאני חייבת. אני מתנדב. חברת הכנסת שפק, אני מציע ללמוד קצת אורך רוח בבניין הזה לפעמים זה לא מזיק, ולא למהר להטיל בו כתם ודופי כל כך מהר. זה אורך רוח, חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. חברת הכנסת כהן, את רשומה לדבר. את רוצה? אפשר? בבקשה, כן. הגעת בול בזמן. נאום בן דקה. לא, אני אחכה לנאום, מאה אחוז. חבר הכנסת אליהו ברוכי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, בדיון חשוב שהתקיים היום בוועדת הכספים על ההשלכות של אסון מירון התארחו כמה נציגי משפחות. ישי צרפתי, בנו של משה צרפתי, שנהרג באסון מירון, התארח היום בוועדה, ובכאב רב, כשהוא נשנק מדמעות, הוא דיבר. כאן, במליאת הכנסת, לא נהוג לארח אורחים מבחוץ. אני רוצה לנצל את הבמה שיש לי כחבר כנסת כדי להביא מדבריו של ישי כאן במליאת הכנסת. ישי אמר כך: באסון לאומי, כשמערכת לא מתפקדת, זה נוראי. איבדתי את אבא שלי לפני למעלה משבועיים. אף אחד, אף גוף במדינה, לא יצר איתי קשר וסיפר לי מה קרה שם. אף אחד לא סיפר לי איך הוא מת, לא סיפר לי על התחקירים, על החלטות קשות יותר וקשות פחות. אף אחד לא פנה אלינו. ישי אף הוסיף: אנחנו,

ביחד עוטפים את עצמנו ומעניקים האחד לשני תמיכה, גם טיפולים פסיכולוגיים. אימא שלי, סיפר ישי, איבדה את מקור ההכנסה. הנכדים, הילדים, האלמנות, צריכים גם עזרה נפשית גדולה מאוד, לא רק כספית, אבל אף אחד לא מדבר איתנו. ישי ושאר המשפחות, המעט שאני יכול להועיל באופן מיידי הוא להשמיע את הזעקה הזאת גם כאן, במליאת הכנסת.

חבר הכנסת בועז טופורובסקי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אנחנו יודעים שעשרות מיליארדים מושקעים במלחמה, ואנחנו יודעים גם שעשרות מיליארדים הושקעו בקורונה, אבל השבוע נהרגו יותר בתאונות הדרכים, ואסור לנו אף פעם לשכוח את זה, כי שם אנחנו לא משקיעים עשרות מיליארדים. ביום שלישי, 11 במאי, הולך רגל נפטר מפצעיו לאחר שרכב פרטי פגע בו באשדוד. ביום חמישי, 13 במאי, נהרג הולך רגל מפגיעת משאית בטייבה. עוד באותו היום נפטרה מפצעיה הולכת רגל שנפגעה מרכב בבת ים. ביום שבת, 15 במאי, נהרג רוכב אופנוע בן 26 ליד בית שמש. ביום ראשון, 16 במאי, נהרג עוד רוכב אופנוע, בן 22, ליד נס הרים. ביום שני, 17 במאי, נהרג רוכב אופנוע שלישי השבוע, ליד מחלף קוממיות, הוא היה בן 24, שלושה אנשים בשנות העשרים שלהם. באותו היום נהרגה הולכת רגל, אישה בת 80, ברחוב מנחם בגין שבחדרה. אנשים ממשיכים למות בדרכים, ואנחנו ממשיכים לא לעשות מספיק בשביל להציל אותם. תודה. חבר הכנסת עמיחי שיקלי, בבקשה. כבוד היושב-ראש וחבריי חברי הכנסת, תודה רבה על ההזדמנות לדבר.

לאירועים מהשבועיים האחרונים. כדי להתמודד עם בעיה, כל בעיה, ראשית, יש להגדיר אותה באופן מדויק. בשבועיים האחרונים אנו עדים להתקוממות לאומנית פלסטינית ביוזמה ובעידוד של חמאס. למי ששכח מה זה חמאס, מי זה חמאס, נזכיר רגע את פסקת הפתיחה באמנת היסוד של חמאס מאוגוסט 1988, המצטטת את חסן אל-בנא, מייסדה של תנועת האחים המוסלמים: ישראל תקום ותוסיף להתקיים עד שהאסלאם ימחה אותה כפי שמחה את מה שקדם לה. שינויים דקורטיביים כאלה ואחרים שחמאס טוען שנעשו באמנה לא ישנו את העובדה שרוח הארגון ומהותו נותרו זהות.

רק לפני שבוע, שמענו את שר הפנים של חמאס מר פתחי חמאד קורא לתושבי ירושלים לרכוש סכינים בחמישה שקלים כדי לערוף את ראשיהם של היהודים. כדאי מאוד שנבין מול מי יש לנו עסק. כדאי מאוד שנבין מה המשמעות של גיבוי של התנועה הזאת בידי אזרחים במדינת ישראל, ודאי חברי כנסת ומנהיגים במדינת ישראל. שותפים של חמאס כאן במדינת ישראל הם אנשי הרשימה המשותפת והתנועה האסלאמית. ברקע האירועים בשער שכם כתב חבר הכנסת איימן עודה בערבית, הפעם הוא לא תרגם והוא ידע למה הוא לא מתרגם: הכיבוש נסוג מפני הצעירים הירושלמים. מדובר בהתנגשויות, לעיתים רגועות, לעיתים מתפרצות, וכך יהיה עד שתבוא האינתיפאדה שתביא לסוף הכיבוש ותניף את דגלי פלסטין מעל מסגד אל-אקצא, מעל הכנסיות ומעל שערי ירושלים המשוחררת. תצלינה אוזנינו מלשמוע שכך מתבטא חבר בכנסת ישראל, קורא לאינתיפאדה, מסית לאלימות, מגבה את ארגון חמאס, מעודד אותו. וחבריו לרשימה, כמו סמי אבו שחאדה, שמפיץ ביודעין עלילות כזב, עלילות דם,

בעוד שאנחנו יודעים כבר כמה ימים שאת בקבוק התבערה לדירה ביפו זרקו ערבים, עדיין מופיעות בדף הטוויטר שלו זעקות על כך שהיו אלה יהודים. מוטלת עלינו החובה להדוף את אויבי ישראל, להדוף אותם בעזה, להדוף אותם ברחובות לוד, להדוף אותם בכל מקום ולהדוף אותם גם מפה, מתוך המשכן הזה, מכנסת ישראל. מוטלת עלינו החובה לקרוא לילד בשמו: התקוממות לאומנית פלסטינית, עוד אחת מני רבות. אנחנו כבר מורגלים מאה שנה בלאומנות הזאת, שהביאה לפלסטינים אפס הישגים, שכל מהותה של הלאומנות הזאת היא שלילת הציונות, היא מאבק בציונות, ומצד עצמה אין לה שום תוכן ממשי. עם ישראל חי.

אני מקווה מאוד שהכנסת הזאת תשכיל להקיא מקרבה

חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בנימה אישית לחברתי נירה שַׁפֶק, שְׁפַק. שְׁפַק, סליחה. יהיו עוד הרבה הזדמנויות

תיאלצי להתבייש בהן. כאחד שקצת מנוסה, אני מציע לך עצה: בבית הזה אל תתביישי אף פעם, כי הבית הזה נועד לתקן עוולות, אותן עוולות שאת, אדם לא נתפס בשעת צערו. אני מבין את המציאות שבה את נמצאת. אנחנו רחוקים ממך, אבל לא בהרבה קילומטרים. אנחנו מרגישים את ההדים, אתם עוד יותר. אבל לאט-לאט עם "להתבייש בבית הזה". הבית הזה, כולו תיקון,

לא אמרתי את זה בצד המחנך אלא בנימה אישית.

אדוני היושב-ראש, חיכיתי להזדמנות להתחשבן קצת עם ההנהגה הפוליטית של החברה הערבית בישראל. ציפיתי מהיום הראשון

יתייצבו כאן ויאמרו שהם נגד האלימות. חיכיתי. אמרתי שאולי הם לא מגנים או לא מתנצלים כי אולי באמת פניהם התכסו בושה, אולי הם התביישו, אבל ביום השלישי כבר ראיתי שהם עומדים בראש תהלוכות. בשיא החוצפה הם גם מכריזים שביתה כללית ומנמקים. ברגע שאתה נותן סיבות לאלימות,

לא אקבל מכם גינוי על האלימות. מי שנותן סיבות מוצדקות לאלימות, שום גינוי אי פעם לאלימות לא ייתפס מהם, כי הם מצדיקים את האלימות, לצערי הרב. אם הייתה לי טיפת תקווה, ואני לא אדם נאיבי, שעדיין יש להם אחריות

לא רוצה שיהיו ציונים, הם נתנו לי את מכת הפטיש, את גמר המלאכה, לכך שהם רוצים לראות כאן אנרכיה, אנרכיה ולא יותר מזה. אבל אני רוצה לומר לחברה בישראל, לחזק, ופה להודות לתושבי הדרום בפרט ולאזרחי מדינת ישראל בכלל, שחווים את החוויה הקשה הזאת יום-יום, לילה-לילה, ולחזק את חיילי צה"ל. ליבי עם הפצועים. תנחומים למשפחות ההרוגים. אנחנו חזקים. אנחנו נעבור את זה. ולאלה שיודעים תמיד,

תמיד הם יודעים מה לעשות ויושבים פה מול המיקרופונים ומטיחים ומאשימים: קצת צניעות, קצת צניעות. ועמיחי שיקלי, את הנאום שלך תעביר למוסי רז, כנראה הוא לא קרא קצת על החמאס.

חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד שר הבריאות, כולנו נמצאים בתקופה קשה ומאתגרת, במתקפה בלתי פוסקת של החמאס על מרבית יישובי הארץ. מכאן אנו שולחים ברכת החלמה מהירה לכל הפצועים ומחזקים את חיילינו היקרים העומדים בסייעתא דשמיא על משמר ארצנו. כמו כן אנו מחזקים את ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ואת שר הביטחון מר בנימין גנץ ואת כלל כוחות הביטחון, ומאחלים להם המון סייעתא דשמיא, מתפללים ולומדים תורה עבורכם בכל העולם התורני. בקשה מיוחדת נבקש מכם: אנא תכללו בכל הסכם אפשרי את השבתם לארץ של גיבורי ישראל הבנים אורון שאול והדר גולדין, זיכרונם לברכה, הלוחמים שנשכחו בשדה הקרב במבצע צוק איתן, כמו כן גם את השבתם של האזרחים אברה מנגיסטו והישאם א-סייד, שנחטפו ונמצאים שם אצל אויבנו ומוחזקים בידי חמאס. ישנה כאן הזדמנות היסטורית שאסור להחמיץ, והחזרתם לארץ תהיה גם תמונת ניצחון מפוארת ותמנע חלילה לגיטימציה לטרוריסטים לחטוף עוד חיילים. זוהי מצוות פדיון שבויים שתחזק ותשמח את המשפחות ואת עם ישראל. אנא פעלו למענם, בבקשה.

חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה.

כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שאני לא חושב שדקה תספיק. הייתי יכול לספר עכשיו את חוויותיי משבוע שעבר בעיר לוד, ששם הייתי כמעט כל לילה וראיתי בעיניי מקום שיוצא משטח השיפוט של מדינת ישראל. זו אולי אמירה קצת קשה, אבל היא עדינה יחסית למציאות שראינו, מקום שבו המשטרה עומדת סמוך ופחים בוערים,

לינצ'ים, בקבוקי תבערה, אבנים, והכול במרחק הליכה, לא במרחק נסיעה, לא במרחק צעדה. משטרת ישראל, שוב, אני כרגע במקום האופטימי. אני מאוד מאוד מקווה שחל איזשהו מהפך בתפיסה, מתחילים לראות אותו קצת בשטח ואני מאוד מאוד מקווה שהוא ימשיך. אבל חשוב להבין עוד היום, יש אנשים, תנו לזה לדבר הזה לחלחל: משטרת ישראל, פי 100 נשקים הוחרמו מיהודים לעומת נשקים של פורעים ערבים, כולל כאלו שירו. פי 100. המספרים הם אדירים. בתחנות המשטרה ברמלה,

בירושלים, החרימו נשקים במאות מיהודים שלא השתמשו בהם, לא ירו בהם, נשאו אותם להגנה עצמית, מהסיבה הפשוטה שיהודי שמגן על עצמו, ככל הנראה במדינת ישראל כרגע זה דבר שעלול לעורר מהומות. הדבר הזה חייב להיפסק. אני רוצה לשבח כאן את השר אוחנה, שנתן הוראה כזאת, למיטב ידיעתי בערב חג, ובעקבות ההוראה הזאת אני יודע שהוחזר מספר רב של נשקים. אני רוצה להודות מכאן, ממש בדרך לפה קיבלתי הודעה על הליך משפטי בירושלים שהורו על החזרת הנשק, השופטת חוי טוקר. אני רוצה להגיד מכאן לארגון חוננו, שעשה עבודה בכל הארץ, יישר כוח גדול ועצום. הם שחררו המון המון אנשים שנעצרו על לא עוול בכפם, ובית המשפט, שכבר לא זוכר כמעט מה זה שחרורים,

כי באמת המשטרה פה פועלת בצורה שדורשת בדיקה ובירור. את הבדיקות והבירורים המעמיקים צריך לעשות אחרי הקרבות, אבל בזמן אמת צריך לאפשר לאנשים להגן על עצמם בצורה הטובה ביותר. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת קטי שטרית, איננה, חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה. בהמשך לדבריו של שמחה רוטמן אני חייב פה לנצל את הבמה ולהתנצל. אני הסתובבתי בשבוע האחרון בתחושה שמשטרת ישראל פשטה את הרגל ואין כזה גוף. התברר לי לתדהמתי ביום ראשון בבוקר שיש. יהודי מירושלים נסע בדרך העופל, מעלה עיר דוד, עולה הביתה, מקבל אבנים ביום שישי אחר הצוהריים, מתקשר למשטרה במשך 20 דקות ואין מענה. הוא באוטו מוגן אבנים, הוא נשאר שם, ממתין למשטרה שתגיע,

עד כניסת שבת משטרה לא הגיעה. במוצאי שבת הוא נכנס לאוטו, נוסע למשטרת ירושלים, מגיש תלונה מסודרת.

לא תאמינו מה היעילות של אותה משטרה שלא עונה בלוד כששורפים בתי כנסת, שורפים לאנשים את ארונות החשמל. שש שעות מהגשת התלונה, ויש שם מצלמות, למי שלא יודע. מדינת ישראל השקיעה שם הרבה מצלמות. כל דבר מצולם בשעת אמת, יש מערכות שבודקות את זה. שש שעות מהגשת התלונה ונסגר תיק החקירה. אז למי שחשב שאין משטרה, יש משטרה מאוד מאוד יעילה.

חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני בטוח שעוד יהיו לנו פה הרבה שעות לדבר, גם להסיק מסקנות מכל מה שקורה, אבל היום אני דווקא רוצה לדבר על משהו אחר, וזה התוכנית, ואני מנצל,

שחלק מסיעת ש"ס, חבריי נמצאים פה, התוכנית לחלוקת תווי מזון. כידוע לכם, לפני יומיים, בעצם לפני יומיים היה המועד האחרון להגשת הבקשה לקבל תווי מזון.

מי שהניח את זה הוא שר הפנים מר אריה דרעי, הרב אריה דרעי. אני מבקש גם מכם לפנות אליו בבקשה להאריך את הזמן להגשת הבקשה, כי בשבועות האחרונים גם בלשכתי וגם בלשכות של חברי כנסת אחרים התקבלו פניות רבות של אנשים שלא מימשו את הזכאות שלהם לתווי מזון מסיבות שונות, אם זה מסיבה שהם לא ידעו בכלל איך למלא את זה והתקשו בשפה העברית ואם זה שהרשות המקומית לא העבירה את הנתונים של המשפחות שיש להן אפשרות לקבל את זה הרי מדובר פה על הנחה בארנונה וקצבה חודשית שמקבלים מהביטוח הלאומי. אני יודע בוודאות שיש הרבה אנשים שלא מימשו את ההטבה הזאת, ובטח לנוכח המצב הביטחוני שאנחנו בו כבר כמעט שמונה ימים. אני פונה, וגם פניתי היום במכתב לשר הפנים, ואני מבקש שאתם תצטרפו לבקשה הזאת ששר הפנים יאריך את התוקף להגשת בקשה לפחות בכמה שבועות, כי אני יודע שיש כסף שלא מומש, שהתוכנית הזאת לא מומשה במלואה. אם לבן אדם מגיע לקבל תווי מזון בכמה מאות שקלים, מגיע לו, אני מבקש ששר הפנים ישקול בחיוב את הבקשה הזאת, ואני אשמח אם חבריי יצטרפו לבקשה הזאת. בכל זאת פניתי לשר הפנים במכתב, וגם ליושב-ראש השלטון המקומי, ובכך נוכל לסייע בתקופה די קשה.

אני מקבל על עצמי להעביר, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, איננה. חבר הכנסת איתמר בן גביר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, פשוט לקרוא ולא להאמין. אני קורא כותרת באחד האתרים בשעות האחרונות: מתקפת הפצמ"רים שבה נפצע החייל במהלך העברת סיוע הומניטרי. פשוט לקרוא ולא להאמין. באיזה מדינה שולחים חיילים להעביר סיוע הומניטרי לאויב כאשר יודעים שהאויב הולך לפגוע באותם חיילים? באיזו מדינה? בשבוע האחרון הייתי בכל מקום, ראיתי את המראות ושמעתי את הקולות. באיזו מדינה האויבים שלנו זורקים אבנים, שורפים בתי כנסת, ומשטרת ישראל רק מרגיעה ומכילה ועושה משא ומתן ופוצי-מוצי? מדברים איתם כאילו זה שני צדדים שווים. באיזו מדינה אימאמים יוצאים במסגדים וקוראים לפגוע, להרוג, להסית? אדוני היושב-ראש, אם היה רב שמדבר אחוז אחד מהדברים האלה, באמצע הלילה היו באים ועוצרים אותו, אבל להם מותר הכול. והעיקר, חבריי בשמאל, שיש את מי להאשים: איתמר בן גביר.

כמה טוב, אדוני, כמה טוב, נכון. כן, אמרה זאת מי שרוצה להשמיד את זיכרון. כמה טוב, אדוני, שאני לא נולדתי במלחמת השחרור,

האויבים שלנו והשמאלנים שמצטרפים אליהם היו אומרים שאני גם אשם במתקפה של האויבים שלנו. הגיע הזמן שנבין מי אויב ומי אוהב.

את רוצה להשתיק את, מסית אחד. טוב, תודה רבה. מסית

רפואה שלמה לפצועים ומתפללים ששומר ישראל ישמור שארית ישראל. אבל כאן המקום לעסוק בפתרונות מעשיים,

אדוני היושב-ראש, באתי לכאן לבקש את השאילתה הדחופה שביקשתי לשר הביטחון בעניין בניית ממ"דים, וזו לשונה: תמ"א 38 נועדה לחיזוק מבנים ישנים והוספת ממ"דים להגנת העורף והצלת חיים. בפועל חלק מראשי הרשויות חוסמים את המיזמים הללו ומונעים ממ"דים מאינטרסים שונים. אני שואל: האם משרד הביטחון עושה משהו מול ראשי הרשויות שמעכבים את בניית הממ"דים? כיצד פועל המשרד להארכת תוקף המיזמים? אבל אדוני, אני מצטער, אמרת קודם וכבר חסכת לי את השאלה והתשובה. אני לא יודע מדוע השאילתה הכל-כך דחופה בימים כל כך, כשצריך ממ"דים יותר מאשר בכל ימות השנה השאילתה נדחתה. אבל אין לי שאלה. ניצלתי עכשיו את הבמה כדי להעלות את זה שוב. אני שואל, למה שר הביטחון? כי שרים אחרים, אין להם השפעה על ראשי רשויות, אבל אולי הגנת העורף, הם ידרשו מראשי הרשויות. ביקשתי את זה גם בוועדת חוץ וביטחון בדיון הפתוח שהיה: לחייב ראשי ערים באחריות לבניית הממ"דים האלה, כי הם מעכבים את זה בשיטות ביורוקרטיות כשזה לא עולה להם פרוטה אחת, זה הקבלנים בונים, היזמים עושים והדיירים נהנים. צריכה מכאן לצאת הקריאה עכשיו. חסרים אלפי ממ"דים בכל רחבי הארץ,

לבנות ממ"דים עכשיו זה צו השעה.

חבר הכנסת אייכלר, אני רק אוסיף להסבר שנתתי קודם. בין היתר גם יש שתי שאילתות דחופות שאושרו לשר הביטחון עוד בשבוע שעבר, והתקבלה בקשה משר הביטחון וגם מהשר במשרד הביטחון שנדחה את המענים בשבועיים, מכיוון שהם מטבע הדברים עסוקים בעניינים שהם מטפלים בהם. לכן, מעבר למה שהוסבר קודם, ואתה כחבר כנסת ותיק מכיר את הדברים היטב, ממילא גם לו הייתי מגיע למצב שאפשר היה לאשר את השאילתה השבוע, כנראה ממילא תשובה לא היינו מקבלים השבוע בנסיבות האלה. אבל אני בהחלט חושב שהנושא ראוי וחשוב. אני מציע שהשאילתה תוגש שוב. אני מניח שאנחנו נמצא את ההזדמנות לאשר אותה ולאפשר דיון, כי הנושא בהחלט חשוב. אני מודה לך מאוד, אדוני היושב-ראש. עכשיו אני מבין למה צריך שני שרי ביטחון, שלפחות אחד יוכל לעסוק גם בממ"דים. אבל אתה רואה ששניהם עסוקים. זאת המציאות. חברת הכנסת אמילי מואטי, איננה. חברת הכנסת אבתיסאם מראענה, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, גברתי מזכירת הכנסת, עוברים על כולנו ימים נוראיים. אנחנו כולנו סופרות וסופרים את הקורבנות של כולנו. כולנו בני אדם וכל הקורבנות מהצד היהודי וגם מהצד הפלסטיני-הערבי הם קורבנות והם בני אדם. יש משפחות שיושבות שם ובוכות. כן, הם בני אדם. אני קוראת כאן קודם כול להוריד את הלהבות. מצופה מאיתנו כנציגות וכנציגי ציבור להסתכל על המציאות ועל החורבן שבתוך יום אחד הכול התלהט. חבר הכנסת בן גביר, באמת. להרבה אנשים לא נשארה תקווה. אם אנחנו בתור נבחרות ונבחרי ציבור לא נעמוד כאן ונסתכל על האזרחים והאזרחיות שלנו, שנמצאות בבית שלהן ולא במקום הממוזג הזה והנקי כל כך, אם אנחנו לא נבטיח להם עתיד יותר טוב, אז אני חושבת שכולנו יכולות ויכולים לקפל את התיקים שלנו של הכנסת וללכת הביתה. האחריות שלנו היא להסתכל על המדינה הזאת, שהיא גם המדינה שלי. אני אזרחית בה ואני מאוד רוצה, מאוד מאוד רוצה, שנסתכל בעוד שבוע, בעוד שבועיים, מה יכול להיות ומה יכול לקרות במדינה הזאת. אנשים שונאים אחד את השני, אנשים מפחדים אחד מהשנייה. המקום הזה עולה בלהבות. אנחנו נמשיך לספור את הקורבנות שלנו משני הצדדים, ואנחנו כל היום משוסעות ומשוסעים וקוראים למלחמה של ערבים ויהודים וערביות ויהודיות. אני רוצה להגיד כאן שהמלחמה כאן היא לא מלחמה בין ערבים ליהודים, המלחמה פה היא מלחמת אזרחים. יש פה במקום הזה הדרה מוחלטת של האזרחים של המדינה הזאת. יש כשל נוראי כלפי החברה, את לא מתביישת? זאת ההצדקה, שקט.

לא רוצה לשמוע אותך, אתה דיברת מספיק. הצת את האש. היי היי היי, אתם הצתם את האש. אל תאשימי אותו. החברה הישראלית קרסה, מצאתם קורבן, מצאתם קורבן. תחת הנטל. החברה הישראלית קורסת כל כך הרבה שנים תחת הנטל. בגללך, בגללך, בגללכם. אוכלוסיות שלמות מודרות, בגללך, בגללך. חבר הכנסת בן גביר, די, נו.

מזל שיש בן גביר.

המדינה הזאת קרסה כי היא לא מגינה על האזרחים והאזרחיות שלה.

ההסכם בין האזרחים והאזרחיות של המדינה הזאת הופר מזמן. החברה מופקרת. אם אנחנו בתור נבחרות ונבחרי ציבור לא נעמוד כאן ונקרא לראש הממשלה, שאם הוא לא רוצה ללכת הביתה, אז שימשיך לתפקד, אני לא בטוחה שהוא מסוגל לתפקד ושהוא מסוגל להחזיר את החברה הזאת לחברה שפויה, עם אזרחים ואזרחיות שווים, ולהפסיק את המלחמה בעזה.

השגשוג של הצבא של מדינת ישראל,

יש שגשוג, היא בעלת הכוח הכי חזק במזרח התיכון. יש המון הרוגים בעזה. בסופו של דבר עזה היא השכנה שלנו, השכנה של עוטף עזה. אז היום אנחנו נשתוק, מחר נגיד: יהיה בסדר. ואז מה קורה? איך אנחנו ממשיכות לחיות? איך אנחנו נתמודד עם הגזענות? איך אנחנו נתמודד עם מזרחים שלא יקבלו אותם לעבודה?

איך אנחנו נתמודד עם הרווחה שקורסת? איך אנחנו נתמודד עם הפחד? אולי הגיע הזמן שכולם פה פשוט יסתכלו פנימה, אם אתם עשויים מצלם אנוש. אולי הגיע הזמן שתהיו בני אדם כשאין בני אדם בעולם. אתם הרי, המחבלים שלך שיהיו בני אדם. הדת היהודית היא, רבותיי. המחבלים שיהיו בני אדם,

גם אנחנו, באסלאם, מסתכלות על בני האדם, ואנחנו רוצות את הערך העליון, זה להסתכל על בני אדם, וזה הרגע,

זה הרגע להוכיח שאנחנו בני אדם.

חבר הכנסת בן גביר, די. כנסת ישראל, חברת הכנסת מראענה, משפט אחרון. כנסת ישראל, תפקידה, אדוני יושב-ראש הכנסת, תפקידנו כאן להחזיר תקווה. לא יכול להיות, וזו החוליה הכי חלשה של החברה הישראלית. גדלים וגדלות ילדים וילדות שהולכים ברחוב והם לא בטוחים ובטוחות, מפחדים מהערבי ההוא והערבי מפחד מהיהודי הזה. זה המציאות שאנחנו רוצות לחיות בה? ממש לא. ואני קוראת כאן, אדוני היושב-ראש, נאום של עשר דקות. משפט, חברת הכנסת מראענה, משפט אחרון. מה זה? זה נאום בן דקה. כמה זמן? אני כאן לכל הנשים, חברת הכנסת מראענה,

חברת הכנסת שטרית, תודה על העזרה. אני קוראת כאן לכל המנהיגות הנשים: בבקשה מכן, להרים קול ולהרים ראש ולהתנגד, תודה רבה. חברת הכנסת מראענה, תודה רבה. מילה אחרונה. גמרנו, מספיק. זה היה נאום בן חמש דקות. תודה, מספיק. מילה אחרונה, אדוני, באמת.

כאן נרים ראש ואנחנו נגן על המקום הזה, שהוא בית אחד של כולנו,

מכאן אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, זה הדגל של עם ישראל.

בן גביר, תודה.

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

שהאריך את תוקפן פעם נוספת, עד ליום 2 ביוני 2021,

ללא אישור המליאה לתקנות אלה תתבטל האחריות הפלילית על העבירות הנובעות מהתקנות בתקופה זו, יוחזר כל קנס ששולם בגין הפרתן ויתבטלו הליכי אכיפה שננקטו בשל עבירות כאמור. בהתאם לכך אבקש מכם לאשר את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס׳ 12), התשפ"א 2021, שהותקנו לנוכח התפשטות נגיף הקורונה ונתוני התחלואה באותה העת ובמטרה לצמצם את התפשטות הנגיף בישראל ולהגן על בריאות הציבור. עד כאן, אדוני היושב-ראש,

12. תודה רבה לשר יולי יואל אדלשטיין. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת משה אבוטבול,

היושב-ראש, כנסת נכבדה, בתוך כלל החדשות הכואבות על הלוחמה בדרום, ובעצם בכל הארץ, והכאב הגדול על שרפת עשרה בתי כנסת, דבר עצוב ומצער, המזכיר לנו ימים אפלים באירופה ובמקומות אחרים, ששרפו שם גם בתי כנסת וגם את היהודים שם, בתוך כך קראתי בתקשורת, ואני רוצה לשבח תושבים מהשומרון שהגיעו במוצאי שבת האחרון מהשומרון לסייע ולשפץ את בית הכנסת דוסא בשכונת רמת אשכול בלוד, שנשרף בפרעות שם על ידי ערבים, והכינו אותו לקראת לימוד ותפילות בחג השבועות. ההתגייסות הנכבדה למען תושבי לוד נעשתה על ידי תושבים יקרים מהיישובים חוות יאיר,

פדואל, ברוכין ועוד יישובים בשומרון, וההתגייסות הייתה גם בתרומות, בציוד, בכלים ובשיפוץ המבנה. תודה מיוחדת גם לבעלי העסקים היקרים שנרתמו גם הם למען המבצע החשוב הזה, שנותן קצת כוח לתושבים להתמודד עם הימים הקשים האלה.

אני רוצה גם לציין את דבריו של ידידי היקר מר יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, שהתרגש וגם הוא מברך על היוזמה החשובה הזאת של התגייסות תושבים מהשומרון, וגם משאר הארץ, וציין כמובן שמראות כאלה של בתי כנסת שרופים, אסור שייראו חלילה אצלנו בארץ. אני גם מודה לשר היקר לענייני הדת, הרב יעקב אביטן, שסייר במקום ושיבח את רוח ההתנדבות של הגרעין המקומי, שסייע גם בשיפוץ בתי הכנסת, והבטיח, כבוד השר, שיסייע, בעזרת השם, דרך משרדו לשקם את השרפות וההריסות, ועל כך יבורך השר, אמן. מכאן, גם קריאה לצד שכנגד בעולם הערבי: יש קו אדום מאוד שאותו לא חוצים, בוודאי שלא תרצו,

שייחצה אצלנו, היהודים, פגיעה במוסדות דת. חובה לגנות ולמחות על כל דבר מסוג זה מצד כל המנהיגים בעולם הערבי ולדעת שלא על זה תהיה תפארתכם.

תודה רבה. חברת הכנסת קרן ברק, אינה נוכחת. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה, אדוני. שלוש דקות מעכשיו. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני שר הבריאות, א. אני רוצה להודות לך. פורסם קודם שההצעה שלי לביטול הרישום הפלילי והקנסות לגבי הקורונה, החוק הזה הונח על שולחנה של הכנסת. השארית היחידה שמכבידה, אדוני השר, ואמרתי את זה לסגן שר הבריאות בדיונים הקודמים, וחבל שאין לנו ועדות קורונה או ועדת חוקה לדון על זה, השארית היחידה שנשארה, הקושי המרכזי לאנשים מהקורונה בתקנות, זה הנושא של העולים החדשים והאזרחים שנמצאים כאן וגרים כאן שאחד מבני משפחתם עוד לא סיים את הליכי העלייה ולא יכול לעלות על מטוס,

אני מקבל עד לרגע זה עשרות פניות. אחרי שעברנו שנה קשה עם המון בעיות והמון ביורוקרטיה, זה הנושא היחידי. אני יודע שהוא בעיקר על שולחנו של שר הפנים, אדוני השר, אבל אני כן מבקש, וביקשתי גם מסגן השר, להיכנס לנושא הזה, לא ממדינות שיש בהן וריאנטים, לא ממדינות שהחלטנו לסגור,

למצוא פתרון לדבר הזה, כי זה סבל בלתי יתואר. עבר חג השבועות, שפחדתם שתהיה נהירה, עבר ל"ג בעומר. אנחנו מדברים עכשיו על אנשים שסובלים. אני לא מדבר על קבוצות, אני מדבר על אנשים שסובלים, וצריך למצוא להם פתרון. אדוני היושב-ראש, אנחנו נמצאים אחרי שבוע קשה מאוד בכל הארץ, ואמר קודמי, הוא פנה לראשי המגזר הערבי, ופנו אחרים למנהיגים ולא מנהיגים. אוזלת ידה של המשטרה, אוזלת יד זה אנדרסטייטמנט, זה הרבה הרבה יותר גרוע מזה. ההתנהלות של המשטרה כאילו אין משטרה, רק בהחרמת נשקים של מתנדבים, ההתפרעויות בלוד לא היו עוצרות אם לא אותם מתנדבים שהגיעו מכל הארץ עם נשקים פרטיים להגן על תושבים ואזרחים, אותו הדבר בשייח' ג'ראח, אם לא היו מגיעים תושבים פרטיים. המשטרה פשוט מתנערת. פתאום יש לה כוחות לעצור את האוטובוסים של האזרחים האלה, לעצור את אותם אנשים עם הנשקים שלהם שבאים להגן על האזרחים. המשטרה פשטה את הרגל, והממשלה צריכה לקחת אחריות על הדבר הזה, ובראש השר, שכבר קראתי לו במשך שלושה ימים לשים את המפתחות וללכת. הוא חייב לשים את המפתחות וללכת, ומישהו צריך לקחת אחריות. לא יכול להיות שאזרח מתקשר למשטרה כשתוקפים אותו בבית ואין מענה. כל מה שאנחנו מחזקים את המשטרה כל הזמן,

ועוברים את הכול, זה בשביל אותו יום פקודה, שאדם יוכל לחייג 100 ולקבל הגנה. אם הוא לא יכול לעשות את הדבר הזה, והשבוע האחרון הוכיח שזה לא רלוונטי, לא בן אדם שהותקף באבנים, לא בן אדם ששורפים לו את ארון החשמל, לא בית כנסת שנשרף, לא בית ספר שנשרף, לא בית שמותקף, אף אחד מהם לא יכול לפנות למשטרה, ורק מתנדבים עוזרים להם.

אני רוצה להודות לאותם מתנדבים. תמשיכו, נשתדל לעזור לכם, בתי המשפט, נשתדל לשחרר אתכם. ומישהו צריך לקחת אחריות לגוף הזה שקוראים לו משטרת ישראל, שמזמן פשט את הרגל.

תודה רבה. חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח. חבר הכנסת יעקב מרגי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השר, קודם כול ברכות לשר, שממשיך לעסוק גם בימים אלו בקורונה. איך חז"ל אומרים? צרות אחרונות משכיחות ראשונות. המציאות האחרונה השכיחה מאיתנו את סוגיית הקורונה. זה להסתכל על חצי הכוס המלאה, וממשיכים לאשר, וטוב שזה כך. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת. המציאות בתוך מדינת ישראל,

עם המבצע שאנחנו חווים בעזה, שאנחנו מתגוננים מפני אותם טילים שיש להם מטרה אחת: לפגוע בחפים מפשע, ואני אתעקש ואומר את זה: אל תחפשו סיבות. אין עם מי לדבר ואין על מה לדבר. צריך לומר את זה בפה מלא, ואומר לכם את זה אדם שהשקיע ימים, שעות, חודשים, בניסיונות רבים להביא כאן דו-שיח. ואני לא מרים ידיים, אבל בסוגיה המדינית זה מאבק בין האסלאם הרדיקלי לבין כל העולם המערבי בכלל והעם היהודי בפרט,

אל תנסו לחפש הסברים רציונליים. אותם קיצונים, אותם רדיקלים, לא שומעים ולא מעניין אותם, לא זעקת ילד קטן ולא נקמת ילד קטן. הם רוצים שננצח אותם, כי תמונות הניצחון שלנו הן ההצלחה שלהם. לכן, בואו

לנסות להסביר במושגים רציונליים. זו מציאות קשה, כן, כן.

הלעד נאכל חרב? אז אומר לכם פה אחד שבדרך כלל לא מתבייש לומר את האמת הצרופה: לעד נאכל חרב, כן, כי תפיסות העולם האסלאמיסטיות הרדיקליות

לא הולכות להיעלם בזמן הקרוב. ככל שיהיה יותר דם, יותר תמונות של הרס, הם עושים יותר

על אותן אוכלוסיות מסכנות. ראינו מה קרה בסוריה, ראינו מה קרה בעיראק ומה קורה בעוד מדינות רבות. וליבי איתם,

וליבי עם תושבי רצועת עזה,

ולא אכפת לי שברצועת עזה אף אחד לא דואג ולא חושב איך אני ישן בלילות ואיך זה לחיות שעות על גבי שעות עם הדף של פגזים,

של יירוטים, של יציאות, חדרי הלב בתוך הצלעות זזים כל פעם מחדש, קירות הבית. לא מעניין אותי מה הם חושבים.

הם שבויים בידי קבוצות טרור קיצוניות.

ואני לא מספיד את הדו-קיום בתוך החברה הישראלית. הם חיים במשטר פחד. אני ביקרתי את חברי הכנסת, כי הציפיות שלי מההנהגה הן שונות מאשר מציבור שמאוים יום-יום, שעה-שעה. אני מכיר הרבה קולות בתוך החברה הערבית שמדברים בצורה תקיפה, בביטויים קשים,

אני לא מספיד את הדו-קיום. אנחנו צריכים, אני מסיים. אנחנו צריכים לשים להם מראה מול הפנים ושבושה תכסה את פניהם על שהם מקריבים את הציבור שלהם על מזבח השנאה וההרס, לא יותר מזה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת יוסף טייב, ואחריו, חברת הכנסת מיכל וולדיגר. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, בשבוע שעבר ביקרתי בעיר לוד, בשכונת רמת אשכול. נכנסתי לבית ספר, לכיתה ג' כיתה ג' חרוכה, כיתה ג' שרופה. הריח של השרפה עדיין באפי. אחרי קבלת רשות מתלמיד בשם דביר בן יעקב, שהיה שם ושרפו לו את הכיתה, ביקשתי ממנו רשות לקחת ממנו את המשניות קהתי שלו, השרופות. הצלתי אותן מן האש. הוא הלך לשאול את אבא. אבא אמר לו: למרות שזה סט שלם, אני מרשה. והלב נחמץ לראות ילד זך וטהור ותמים ששרפו לו את הכיתה על ספרי הקודש שלה, על סידורי התפילה שלו, על לא עוול בכפו. והמשנה הזאת, משנת קהתי, הבטחתי לו שאני אשמור עליה, וביום שאני אצטרך לפנות את הלשכה אחרי כהונתי בכנסת, אני אקח אותה הביתה. ויש כאן סיפור, למשנה הזאת, סדר מועד. מסכת תענית פותחת במצוות עשה מן התורה, לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שלא תבוא על הציבור, שנאמר: "וכי תבֹאו מלחמה בארצכם על הצר הצֹּרר אתכם וַהֲרֵעֹתם בחצֹצְרֹת ונזכרתם לפני ה' אלהיכם ונושעתם מאֹיבכם". צריכים לזעוק, צריכים להריע וצריכים לעשות, צריכים לעשות ולומר באופן ברור: אנחנו, כאנשים שומרי תורה ומצוות, שמקבלים עלינו את הנחיית מועצת הרבנות הראשית לישראל עוד משנת 1967, אנחנו לא פירומנים. אנחנו לא עולים להר הבית, כי אסור לעלות להר הבית על פי ההלכה, בגלל קדושתו. ואנחנו צריכים לבוא ולומר את זה, וכל פייק ניוז שמתפרסם בנושא הזה, כביכול אל-אקצא בסכנה, זה שקר וכזב.

הסטטוס קוו נשמר שם, וציבור היראים לדבר השם שומעים להנחיית מועצת הרבנות הראשית ולא עולים להתפלל בהר הבית, לא כי הוא לא קדוש, בגלל קדושתו, דווקא בגלל קדושתו. ובשם קדושה ללכת ולשרוף בתי כנסת וללכת ולשרוף כיתות, מי שהתרבות שלו שקר זה לא מעניין אותו.

ועדיין אני אומר, נרצה או לא נרצה, חבר הכנסת מרגי, בסוף בסוף ערביי ישראל לא הולכים לשום מקום, וגם אנחנו לא הולכים לשום מקום, ואנחנו נדע, ונצטרך, ונהיה חייבים, לחיות כאן יחד, לא לשכוח את הסיפור של כל אחד, לא לשכוח את הסיפור של דביר בן התשע, בכיתה ג', שהמשנה שלו נשרפה והסידורים שלו נשרפו, ולספר את הסיפור הזה של כל אחד ואחד מאיתנו, ואת הכאב, ולכאוב את הכאב, וגם לכאוב את הכאב של השני. ועדיין בסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת שיש דברים שאסור לעבור עליהם לסדר-היום. שרפת מקומות קדושים היא עבירה חמורה גם על פי האסלאם. זו לא דרכנו, זו לא דרכם, ואת אותם קיצונים צריך להוקיע, צריכים להוקיע ביחד. צריכים לחזק ולאחוז ידיים אחד עם השני ויחד לבוא ולהוקיע ולומר:

ילדים צריכים להישאר ילדים. ילדים צריכים לחוות ילדות, לראות בית ספר, לראות כיתה ולא להרגיש מאוימים מללכת ברחובות.

הם עשו שביתת מסחר, הם זעקו. חבר הכנסת יוסף טייב, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חבר הכנסת רונן כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת שלמה קרעי,

חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבל חבר הכנסת עיסאווי פריג' אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס,

חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אבי מעוז,

חברת הכנסת מירב כהן. אחריה, חבר הכנסת אוריאל בוסו. אני לא רגילה לראות אותך כך.

גם אשתי לא רק רגילה לראות אותי כך, אפילו בחתונה. יפה. אתה מכבד את המעמד. שלוש דקות. שלום. אז אני רציתי היום לדבר על נושא שאנחנו מקבלים עליו הרבה מאוד פניות ציבור, וזה נושא האנשים שאין להם ממ"דים, זאת אומרת, המצב כרגע בוער, ויש אנשים שהם לא בעוטף עזה ואין להם ממ"דים.

אם נעשה רגע סדר, מדינת ישראל קיבלה החלטת ממשלה חשובה שהגדירה את כל מה שהוא 7 קילומטרים מגבול עזה כעוטף, שם באמת המדינה מיגנה גם בתים של תושבים וגם מבני ציבור, וכל היתר, הם עשו את זה לאורך שנים ובאמת מיגנו,

כמעט 11,000 בתים, בעלות לא מאוד גבוהה, של 1.2 מיליארד שקלים. אבל עכשיו עולות שאלות על מה שקורה בטווח גדול מזה, ואני חושבת שאנחנו חייבים, וזה ממש בגדר הצלת נפשות, להקים בדחיפות איזושהי ועדת חריגים שתביא בחשבון מצבים שזה יחסית קרוב לגבול, מצבים של מצב בריאותי קשה, מצבים של מצב כלכלי קשה, כי אנחנו מקבלים פניות של אנשים במצב שהם פשוט חסרי אונים. צריך להבין שהיום, אם אין מרחב מוגן לבן אדם, אז מה שהוא צריך לעשות, על פי פיקוד העורף, זה לפעול על פי הנוהל הכי מוגן שיש. מה זה "הנוהל הכי מוגן שיש"? בגדול, יש לך 15 שניות, תשתטח על הרצפה. אבל מה קורה אם אתה מוגבל? אני יכולה להביא למשל את המקרה של יוסי טל ממושב מבקיעים, שטיפלנו במקרה שלו, בן אדם קטוע רגל, הוא לא יכול להשתטח על הרצפה, ויש שם עשרות אזעקות מדי יום. זה מקרה שחייב להגיע לוועדת חריגים. אנחנו חייבים להפעיל שיקול דעת כזה, כי כרגע הביטחון של האנשים האלה מופקר. חשוב לי לומר עוד דבר: אני מבינה, אני לא באה להיות פופוליסטית ולומר שעכשיו המדינה תשלם לכולם על בניית ממ"דים מכיסה,

אני לא אומרת את זה, אבל כן צריכים לבחון מקרים שהם חריגים. ועוד נקודה חשובה: אילו הממשלה שלנו הייתה משכילה לעשות סדר בביורוקרטיה ורק לומר: תשמעו, אני אתן לכם רשימה של קבלנים מורשים, שהמחיר שלהם יהיה מפוקח, שאנחנו יודעים שהם מייצרים ממ"דים תקינים, אנחנו נזרז לכם את תהליכי הביורוקרטיה, לא תצטרכו עכשיו להתמודד עם תהליכי התכנון המאוד-מורכבים של הרשות המקומית, רק את הביורוקרטיה, ואתם תשלמו מכיסכם על הממ"ד, 80% מהבעיה הייתה נפתרת.

גם אם יש להם כסף, הם לא יכולים להתמודד עם נחשול הביורוקרטיה הזה. מספיק שהממשלה רק הייתה נותנת לנו רשימת קבלנים ומפשטת את הביורוקרטיה, 80% מהציבור היה בונה לבד את הממ"דים האלה. וזה לא כסף, זה לפחות הארגון, תכנון מרכזי, ואם אנחנו נשכיל לעשות את זה אנחנו פשוט נציל חיים.

תודה, חברת הכנסת כהן. חבר הכנסת אוריאל בוסו. חבר הכנסת מעוז, אתה עקרונית הפסדת את התור שלך.

מה מקובל, לאפשר?

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, אני חושב שבימים הללו, כשכולם שואלים את הכותרת, את מבחן התודעה ואת תמונת הניצחון, צריך להעלות את נושא פדיון השבויים של החיילים וגם האזרח שנמצאים בידי האויב. היום ברור לכולם שזה אויב. אנחנו לא מנהלים משא ומתן ותנאים, אבל ללא ספק מדינת ישראל צריכה להציב בימים הללו את הנושא של החזרתם של הדר גולדין, שאול אורון וגם אברה מנגיסטו חזרה הביתה, אחרת הם יבינו פעם אחר פעם שיש להם מנופים ומלחמה איתנו בגלל שיש משהו שהם יכולים להחזיק. אין היגיון, גם בתקופה הזאת, כשעם ישראל מותקף בצורה חסרת תקדים מהמרכז דרומה והלאה, שגם את הדבר הזה לא נשים. יש נקודה נוספת, אדוני היושב-ראש: שמענו שבחברת סלקום, כאות הזדהות, למעשה, אני לא קורא לזה הזדהות אלא זה מין הסכמה,

החליטו להשבית למשך שעה את השירות שלהם כחלק מהשביתה של החברה הערבית היום. אני שמח לשמוע שבשעה האחרונה מניית סלקום צנחה בלמעלה מ-1.5%, שלמעלה מ-10,000 לקוחות של החברה, בשעה וחצי, שעתיים, ביקשו להתנתק מהחברה, כי החברה צריכה להבין: אין הזדהות ואין סולידריות עם מעשי טרור, גם אם זה פנים-ארצי וגם אם זה אויב מבחוץ. אנחנו צריכים להסביר לכל אחד ואחד שמי שרוצה להזדהות עם מעשה כזה, עם המעשים הללו, שטובחים באזרחי המדינה ומבצעים בהם פוגרום, ידנו לא תהיה חלק מזה.

חבר הכנסת אבי מעוז. שלוש דקות לרשותך, אדוני. תודה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מצטרף לדברים של חבר הכנסת אוריאל בוסו בקשר לחיילינו שנמצאים בשבי החמאס. גם אני דורש להחזירם מיידית לארץ. אבקש להרחיב את הדברים שאמרתי בנאום הנדסת התודעה. לפני כחודש התפרסמו סרטונים שהעלו לרשת ערבים שתקפו יהודים בירושלים. איש לא חשב שמדובר בתחילתו של עוד פרק במלחמת הדמים הארוכה

פרעות תשפ"א החריפו לידי מלחמה של ממש, מלחמה שמתרחשת בכל רחבי ישראל, בשכונות ירושלים,

בעכו, ביפו, בחיפה, בוואדי עארה ובכבישי הדרום, וכמובן ברחבי יהודה ושומרון. כל זאת כשבמקביל מתרחשת מתקפת טילים אכזרית על רובה של אוכלוסיית ישראל, ובה גברים, נשים וילדים נמצאים בחרדה מתמדת בשל האפשרות של אזעקות וריצה למרחב המוגן בכל רגע. במלחמה זו מתרחשים מעשי לינץ' ופוגרומים. האויב הערבי, לא האזרחים הערבים, האויב הערבי רוגם מכוניות ואנשים בסלעים, שורף בתי כנסת ובתי מגורים, מטיל מצור על שכונות ועל בתים, דוקר באמצע הרחוב, משליך בקבוקי תבערה ומבצע ירי חי במטרה להרוג יהודים. רק אמש התבשרנו על מותו של יגאל יהושע, השם ייקום דמו, תושב לוד שנרצח על ידי מחבלים כשביקש לשוב לביתו. אני שולח מכאן תנחומים למשפחתו. בערוצים וברשתות מסתובבת הבוקר טבלת ה"סימטריה", במירכאות כפולות, שמסכמת את תוצאות הפרעות עד כה. באופן שלא מפתיע כל מי שעיניו בראשו, הנתונים מלמדים על כך ש-99% מהאירועים מכוונים כנגד יהודים, ובכל זאת, בתקשורת הישראלית וגם בקרב דמויות ציבוריות יש מי שמתעקשים לראות בכל התופעות הללו אך ורק אירועי הפרות סדר שמתרחשות בין אזרחים שונים, כאילו הדו-קיום חי וקיים ומדובר בחריגה קלה של קומץ קטן ושולי מהמגזר הערבי. כאשר תופסים את מדינת ישראל כמדינת כל אזרחיה שמורכבת משבטים שונים, הדבר מוביל באופן ישיר לעיוורון הזה, שמזהיר ממלחמת אזרחים דמיונית ומחפש סיבות שוליות והזויות לפרעות ולמעשי הפוגרום בניסיון הונאה עצמית והנדוס תודעת הציבור. אך כאשר רואים במדינת ישראל מדינה יהודית שקמה בתוך תהליך שיבת ציון, שבו עם ישראל הולך ושב לארצו שמחדשת נעוריה אחרי שיממון של מאות שנים כדי לכונן בעת ממלכתו, אפשר לראות בצורה בהירה את הדמיון המובהק ואת הקו ההולך וחורז את מאה שנות המלחמה על הארץ, מפרעות תר"פ ותרפ"א, דרך פרעות תרפ"ט והמרד הערבי הגדול, פעולות הפדאיון ופעולות הטרור יחד עם מלחמות ישראל, ועד לפרעות הנוכחיות ולמתקפת הטילים מרצועת עזה, שהפקרנו, באיוולתנו. אני כבר מסיים, אדוני היושב-ראש. וכמו תמיד, אויבינו הם אשר דואגים לכך שלא נשכח מה אנו, מה חיינו ועל מה מלחמותינו. הם אינם צועקים בשנאתם "אטבח אל-שכן" או "אטבח אל-אזרח", ואפילו לא "אטבח אל-אסראיל". צעקת השנאה שלהם היא "אטבח אל-יהוד", כי האויב הערבי לא מבקש לפגוע בשכניו האזרחים הישראלים אלא ביהודים, ומטרתו אחת: חיסול המדינה היהודית בארץ ישראל. הגיע הזמן להתפכח ולפקוח עיניים.

תודה רבה. חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת. חברת הכנסת קַטי שטרית. קֶטי. קֶטי

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברים יקרים, אנחנו עדיין נמצאים בתקופה מאוד קשה. כל הזמן הפלאפון לא מפסיק לסמס לנו, מהבוקר, שהירי נמשך בדרום ופוגע באנשים חפים מפשע. ולמה אני אומרת שהם חפים מפשע? הם אזרחים. אנחנו תמיד שומעים בצד השני על אותם אזרחים שבעצם משתפים פעולה עם החמאס, כי הם יכולים לקום ולהגיד: לא מתאים לנו,

אנחנו רוצים לחיות במקום אחר, תחת שלטון אחר. אבל ברגע שאנחנו יודעים שכל אותם תאי טרור יושבים בבתים של אזרחים ונותנים לאזרחים שלהם להיפגע, מבחינתי אני פונה לאותם אזרחים ואומרת להם: קומו והתעוררו,

הוא ארגון טרור, הוא ארגון טרור מתועב שלא מפסיק את הירי, והוא לא יורה על בסיסים צבאיים ולא על עמדות צה"ל, הוא יורה על אזרחים. והוא יורה מטחים בלתי פוסקים ברחבי הארץ,

מדינת ישראל. ומה שאנחנו ראינו בערים המעורבות, שבינינו, שזה נושא מאוד מדאיג וקשה, זאת האלימות הגואה והמגיעה למצבים קיצוניים ולניסיונות לינץ' ופגיעה של פורעים ערבים ביהודים.

ראינו גם יהודים תוקפים, גם ראינו לינץ' בבת ים, ואנחנו מגנים את זה מעל כל במה. ואני לא באה כאן לדבר על סימטריה, עשו את זה מספיק אולפני החדשות כל השבוע וניסו למצוא איפה יש עוד יהודי שפגע. לצערי, אנחנו סובלים ממקרי אלימות מתמשכים ובלתי פוסקים של ערבים כלפי יהודים, ומדובר במקרים רבים, חלקם מדֻווחים, חלקם לא מדֻווחים. אני רוצה להתייחס לעיר לוד, העיר שבה גדלתי, בשכונת רמת אשכול המפורסמת, שכולם דיברו עליה. ראיתי מראיין מאחד הערוצים שמראיין תושב מהשכונה, תושב ערבי, שאומר: צריך להוציא את היהודים מהשכונה הזאת. אני גדלתי בשכונה הזאת. לא היה שם אף אחד ערבי, אבל גם את מי שהגיע לשם קיבלנו בזרועות פתוחות, כי לא ראינו את ההבדל. כל מי שקנה את ביתו, אדרבה, ברוך הבא. היה דו-קיום. בחגים החלפנו, בפסח הם הביאו את הלחם הראשון, אנחנו נתנו את העוגיות שלנו של פסח. היה דו-קיום. אבל מה שראיתי שמטריד אותי זה את השנאה שראיתי בעיני אותם אנשים שאמרו: הגרעין התורני לא צריך לגור כאן, הם לא צריכים לגור כאן, אלה לא צריכים לגור כאן.

אנחנו שואלים. ואם אני הייתי אומר שבבאר שבע לא יגורו אזרחים ערבים? אז מייד כל אמצעי התקשורת היו פותחים את המהדורות בדבריו של יעקב מרגי. שכונות על גבי שכונות, רחובות, וגם שמעת את זה באולפנים, שהוא אומר: למה הוא בא לגור ברמת אשכול? יעקב, אני גרתי שם, אני גדלתי שם. עד לנישואיי הייתי שם.

וידענו שמעבר לכביש יש מסגד, כנסיית סנט ג'ורג', ויש גם בית כנסת. אף אחד לא הפריע לאף אחד. מה קרה? אני אגיד לך מה קרה: החמאס נכנס לערביי ישראל. הוא פשוט נכנס לשם. האסלאם, לא, זה לא זה. החמאס.

ידענו שיש רשות פלסטינית, ידענו שיש הזדהות, אבל ברגע שנכנס הגורם הקיצוני, הארגון הקיצוני והמתועב הזה, פה צריכה להיות דאגה, דאגה שלנו. ולכן אני קוראת פה מעל הבמה הזאת: אנחנו צריכים להחליט מה הולך, חייבים לתת על כך את הדעת. השנאה הזאת חייבת מייד להתחלף בשיתופי פעולה. רק עוד משפט, אדוני היושב-ראש. היום בוועדת הכספים, על מה דנו? על תקנים של רופאים. דיברנו על 600 רופאים שחייבים להיכנס דחוף למערכת, כי הם נכנסו בקורונה ועכשיו אומרים להם לצאת. אדוני השר יודע איזו בעיה זו. אי-אפשר להוציא את האנשים האלה. הרופאים האלה הם אנשים שחייבים למלא, כי ממלאים את המחלקות.

האם מישהו בדק אם הרופא הזה הוא יהודי או ערבי? מתי היו שיקולים כאלה? בואי נעזור לשר להביא את התקנים ואת התקציב, חברת הכנסת שטרית, ולכן אני אומרת, בואו נחזיר את השפיות, בואו נחזיר את המצב שהיה בעבר, והיה מצב מצוין והיה טוב, ולא ניתן לאותם גורמים עוינים להיכנס ולזרוע את השנאה הזאת בקרבנו.

תודה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר,

חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חברת הכנסת שרן השכל, אינה נוכחת, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת מתן כהנא, מוותר, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח, חבר הכנסת מאזן גנאים, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי,

חבר הכנסת סעיד אלחרומי,

חברת הכנסת אבתיסאם מראענה. אדוני היושב-ראש, כנסת, חברות וחברים, אני פשוט נדהמת מהשיח שנמצא כאן, שמתקיים פה, של כל כך הרבה לזרוע שנאה ולהגיד הערבים והערבים והערבים והערביות והאויבות והאויבות והאויבות. אני באמת תוהה איך אפשר ללכת לישון בלילה וכל המהות שלך כבן אדם, ואתה חי ונושם את האויב שאתה מכתיר אותו כאויב. הוא יכול להיות הרופא שלך. אני רק רוצה להזכיר לך, אדוני, שבאסון של הר מירון, אתה יודע כמה כפרים ערביים פתחו את הבתים שלהם בשביל שיהיו תחנות של התרעננות? אני חושבת שפגשתי את חה"כ רוסו, אתה זוכר שנפגשנו במקום הכי נורא בארץ, באבו כביר, גברתי, לא, תירגע.

יש לי שלוש דקות, אני רוצה לסיים אותן, ואחר כך אני מאוד אשמח. שלא תהיה אי-הבנה, אני לא הגדרתי אף אחד אויב. לא הגדרת?

אוקיי, יופי, אני מאוד שמחה לשמוע. אני מאוד שמחה לשמוע. אז בוא, חבל שאת לא מקשיבה, לא, לא. אי-אפשר לזרוק דברים וזה. אני מגדיר כאויב את ההנהלה ששותקת, אז בוא תן לי שתי דקות לסיים את הדברים שלי.

בואו נזכור את הערבות ההדדית, בוא נזכור שאנחנו לא חייבות וחייבים להיות ביחד ולהיות כתף אל כתף רק בזמן של אסון. בשנה האיומה של הקורונה, מי שהיה שם, רופאות ורופאים, אחיות ואחים, הם היו ערביות וערבים שבדיוק החזיקו ידיים לאנשים שלא הבדילו אם הם ערבים שמתים, אם, המערכת הישראלית קלטה אותם בלב רחב, בנפש חפצה, גם את זה צריך לומר באותה נשימה. אל תפריע לי, אדוני. בלי אפליה ובלי גזענות. אל תפריע. אני מנסה איתך להגיע אולי, לא מנסה.

אז תקשיב או שאל תקשיב. אז מה שאני מנסה להגיד, בימים של אסונות אנחנו יפה מאוד יודעות, וגם לא באסונות, ביום-יום, אנחנו יודעות לתת כתף לחברות ולחברים שלנו שהם יהודיות ויהודים. אני באופן אישי נשואה לגבר יהודי סופר-חמוד, מאוד מנומס, בחור שיכול להיות כתף לאשתו, אני אשתו. ואני חייבת להגיד שכמו שאני מקיימת את הזוגיות שלי בכבוד הדדי עם הבן זוג שלי, שקוראים לו בועז, כן, ולא מזמן הייתה מגילת רות, אני לא צריכה להגיד לכם,

מה הסיפור שלה. אז אני רוצה להגיד שכמו שאני מקיימת את הזוגיות המופלאה שלי עם בן זוג שהוא גם גבר יהודי חמוד, יש כבוד הדדי ואנחנו יודעות יפה מאוד להסתכל אחת לשנייה בעיניים לא רק כי מה שמחבר בינינו זה אהבה, מה שמחבר בינינו זה ששנינו בני אדם. אנחנו ביחד חולקות בית והבית הזה יכול להיות דוגמה למדינת ישראל וכלל האזרחים והאזרחיות שלה. מה שאני מנסה להגיד, כמו שאני פגשתי את חה"כ רוסו באבו כביר בשביל לתת כתף לחברות ולמשפחות שנפל עליהם אסון כבד, הלכתי לשם בשיא הכנות שלי להיות שם, להקשיב, לנסות לעזור ולהיות, להיות, להיות כבן אדם כתף אל כתף עם החברה היהודית, אז בואו נזכור גם את הדברים האלה. אפשר לעמוד כאן ולזרוע מלא שנאה, אבל מה יצא לנו מזה, בסופו של דבר?

באמת, לא חבל? ובבקשה, אני מבקשת מכם, לצבוע את החברה הערבית כחברה אסלאמית,

לצבוע אותנו כחברה אסלאמית טרוריסטית שרוצה, שקמה בבוקר רק בשביל להשמיד את היהודים, אז אני רוצה להגיד לכם,

אני גדלתי בבית מוסלמי שהדבר האחרון האחרון האחרון, אפילו לא היה בשום בוקר ובשום תפילה ושום פרוטוקול שמישהו אמר לי: לכי תשמידי את היהודים. אז בואו תשימו את הדברים האלה בצד. תתעודדו. תסתכלו על בני האדם שנמצאים מולכם ותפסיקו לזרוע שנאה. קל מאוד להבעיר את השטח, קל מאוד לשרוף אנשים, אבל לגדל אהבה ולכבד בני אדם זה דורש מכולנו עבודה יותר קשה. אז אני סומכת עליכם ועלינו שנעשה את העבודה הזאת, אינשאללה, בעזרת השם. תודה רבה. שתהיה לכולנו שנה טובה.

לגנות את שרפת בתי הכנסת? חבר הכנסת, די. נגמר, נגמר. אדוני, מי שאל?

אנחנו גינינו בלי סוף, אם כל הכנסת זה מרגי,

מה אני אעשה? נדבקתי על השם שלך. אנחנו גינינו את האלימות. כולנו גינינו את האלימות, את שרפת בתי הכנסת. אבל אתה גם מסכים איתי, אדוני, שלא יכול להיות שכל המהות שלי ושלך כל היום רק גינויים וגינויים וגינויים, וגם כמה שאנחנו מגנות, זה לא עובד. אולי גם אתה תגנה? אם היו שורפים מסגד, היינו מגנים. אז תודה רבה. אז אנחנו לא נחכה לשום שרפה עוד. עשרה בתי כנסת, אנחנו בעשר אצבעות מגנות ומגנים כל אלימות. אנחנו יכולות לעשות דיל עכשיו? מעכשיו אפשר לעשות דיל איתך? באמת? עשרה בתי כנסת, תודה רבה.

בואו נתקדם.

אנחנו עשינו ועושות היום בוועדת הכספים דיון בנושא של 600 הרופאים. לא שאלנו ולא שאלנו, איך אומרים בנקבה? לא שאלנו אם הם ערבים או יהודים. עבדנו בשביל שיקבלו 600 תקנים, בסדר. חבר כנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חבר הכנסת איתמר בן גביר, אינו נוכח, חבר הכנסת שמחה רוטמן, אינו נוכח. אני רואה שכל הדוברים נגמרו, אז מה עכשיו? אפשר לעבור להצבעה. צריכים להקריא משהו? תפעיל הצבעה ואנחנו נצביע. להפעיל הצבעה. רגע, לאט-לאט. אני אפעיל את ההצבעה.

מוכנים להצבעה? הצבעה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 12),

התוצאה היא שמונה בעד, אפס נגד, אפס נמנעים. ההצעה עברה.

מה הנושא הבא? בסדר, אנחנו עוברים לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 39), התשפ"א 2021. יציג את התקנות שר הבריאות,

מר יולי אדלשטיין. כמה זמן? תודה, אדוני היושב-ראש. כמה זמן את צריך? אני קורא את הטקסט.

משהו דרמטי. חבריי חברי הכנסת, מונחת בפני הכנסת הצעה לאישור החלק הנותר מתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 39), התשפ"א 2021, לפי סעיף 4(ד)(2)(ג) לחוק הסמכויות המיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020. לאחר שחלק מתקנות אלו אושרו על ידיכם ביום 5 במאי 2021, בהתאם למנגנון הקבוע בחוק, תקנות אלה שהותקנו על ידי הממשלה יידונו בוועדת הכנסת בתוך 14 ימים. אם לא קיבלה הוועדה החלטה בתוך פרק זמן זה, על יושב-ראש הכנסת להביא את התקנות להצבעה במליאה בתוך שבעה ימים מהמועד האחרון להחלטה. בהתאם לכך מובא לאישורכם תיקון מס' 39 לתקנות שבנדון. עיקרו של תיקון זה עוסק בהוספה של חלופה של בדיקות קורונה,

עבור קטינים מתחת לגיל 16 ועבור אנשים מנועי חיסון, אנשים שאינה מתחסנים מסיבות רפואיות, בהגדרה של אישור תו ירוק. מי שלא שם לב, כי אני קורא ברצף, פירוש הדבר שלפעילויות שהיו עד כה פתוחות רק למחוסנים ומחלימים, גם ילדים ומנועי חיסון, ובהצגת בדיקת PCR שלילית הם יוכלו להיכנס למשל לתוך המסעדה פנימה או לבית מלון או דברים נוספים. כך יתאפשר לאוכלוסיות האלה להנפיק אישור תו ירוק בתוקף ל-72 שעות לאחר ביצוע בדיקת קורונה שלילית ולהיכנס באמצעותו למקומות הפועלים בתו ירוק. התקנות כוללות כמה תיקונים קטנים נוספים,

לנושא התו הירוק, וכן הארכת תוקף של ההסדרים החלים על פעילות בתי עסק ומקומות הפתוחים לציבור עם ובלי תו ירוק, הכול כמפורט בהצעה שבפניכם. ללא אישור המליאה לתקנות אלה תתבטל האחריות הפלילית לעשיית עבירות הנובעות מן התקנות הללו, יוחזר כל קנס ששולם בגין הפרתן ויתבטלו הליכי אכיפה שננקטו בשל עבירות כאמור. בהתאם לכך אבקש מכם לאשר תקנות אלה בהתאם להצעה המונחת בפניכם. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. תודה תודה. בסדר גמור. אז משה אבוטבול, מוותר, חברת הכנסת קרן ברק, אין איזה פרוטוקול מקוצר שאני יכול להגיד: אין פה חברי כנסת, נתקדם להצבעה? זה לא עובד, אה? אני אעשה הצעת ייעול, פרס הצעת ייעול של הכנסת. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב מרגי, אינו נוכח, חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא,

חבר הכנסת יוסף טייב,

עד שיש פה מישהו גם אתה מוותר? חברת הכנסת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת,

אינה נוכחת, רון כץ,

אינו נוכח, חבר הכנסת שלמה קרעי,

חבר הכנסת עופר כסיף,

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת עיסאווי פריג' אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חבר הכנסת אלי אבידר, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אבי מעוז,

חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, אוריאל בוסו, אינו נוכח, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת, חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת אלכס קושניר, אינו נוכח,

עודה, אינו נוכח, חברת הכנסת שרן מרים השכל, אינה נוכחת, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת מתן כהנא,

ארבעה בעד ואפס נגד, ולכן תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 39), התשפ"א

אנחנו עוברים לנושא הבא, שהוא תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל) (תיקון מס' 3), התשפ"א 2021. אדוני שר הבריאות יציג את הדברים. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת, מונחת בפני הכנסת הצעה לאישור הוראות תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל) (תיקון מס' 3), התשפ"א 2021, לפי סעיף 4(ד)(2)(ג) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020. בהתאם למנגנון הקבוע בחוק, ככל שלא מתקבלת החלטה על ידי ועדת החוקה, חוק ומשפט בתוך שבועיים, על מליאת הכנסת לדון בתקנות ולאשרן או לא לאשרן. ביום 3 במאי 2021, נוכח נתוני התחלואה והחשש מייבוא תחלואה לישראל מחו"ל, ובפרט של וריאנטים חדשים לנגיף הקורונה שעשויים להיות מסוכנים, אישרה הממשלה את תיקון מס' 3 לתקנות העיקריות. תיקון זה מאריך את תוקפן של תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), התשפ"א 2021, מיום 5 במאי 2021 ועד ליום 1 ביוני 2021. התקנות העיקריות כוללות חובה על אדם הנכנס לישראל דרך תחנת גבול שאינה שדה תעופה לבצע בדיקת קורונה 72 שעות לפני הכניסה לישראל, וכן חובה על אדם הנכנס לישראל בכל תחנת גבול, שדה תעופה ומעבר גבול יבשתי או ימי, לבצע בדיקת קורונה נוספת עם כניסתו לישראל. התקנות העיקריות קובעות גם עבירות על הפרת ההוראות האמורות. לעמדת הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות, בדיקה לפני הכניסה לישראל ובדיקה לאחר הנחיתה נדרשות והכרחיות כדי להפחית את הסיכון לחדירת וריאנטים מסוכנים לישראל. משמעות תופעת הווריאנטים למדינת ישראל היא חשש להכנסת זן עם יכולת הדבקה מוגברת או אלימות-יתר שהחיסון מקנה הגנה פחותה נגדו. תרחיש כזה עלול לפגוע במבצע חיסוני הקורונה בישראל. קיים סיכון מוגבר כי החוזרים לישראל מחו"ל יביאו עימם וריאנטים אלו שיתפשטו במהירות בקהילה, ועד שיזוהו יהיה מאוחר מדי, כפי שהוכיח הניסיון עד כה עם הווריאנט האנגלי. התוצאה ניכרת במדדי התחלואה של הגל השלישי, שירדו בקושי רב אחרי חודש של סגר.

חיוני למנוע כניסה של הווריאנטים האחרים, שעלולים להיות מסוכנים אף יותר. חשוב להדגיש שכאשר מדובר בווריאנט, מספיקה חדירה של מקרה אחד לישראל על מנת ליצור התפרצות, התפשטות ובהמשך נזק בריאותי מהותי לאוכלוסייה בישראל.

חובת בדיקה שלילית בטווח של 72 שעות טרם העלייה לטיסה לישראל, שנכנסה לתוקף ב-14 בפברואר 2021, הביאה לצמצום משמעותי ביותר באחוז החולים המגיעים מחו"ל לישראל.

גם כאשר קיימת מדיניות של בדיקת טרום-כניסה לישראל לכל החוזרים, עדיין נמצאים חולים מאומתים בשדה, גם מבין המחלימים והמחוסנים, ולכן יש צורך גם בביצוע בדיקה בשדה. כל אחת מן הבדיקות תורמת להפחתת הסיכון לכניסת המחלה למדינה, בייחוד של וריאנטים חדשים לנגיף. ללא אישור המליאה לתקנות אלה, יתבטלו התקנות העיקריות וחובת ביצוע הבדיקות הקבועה בהן. כמו כן תתבטל האחריות הפלילית לעבירות הנובעות מהתקנות הללו, יוחזר כל קנס ששולם בגין הפרתן ויתבטלו הליכי אכיפה שננקטו בשל עבירות כאמור. בהתאם לכך אבקש מכם, חברות וחברי הכנסת, לאשר תקנות אלה בהתאם להצעה המונחת בפניכם. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך מקרב לב. תודה רבה, אדוני השר. מבטיח, לפחות היום, לא להביא תקנות חדשות.

חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת שמחה רוטמן. לפנים משורת הדין אני נותן לכם לדבר, למרות שאינכם רשומים להצעת, נרשמתי. נרשמת בתקנות הקודמות. תודה רבה.

שלוש דקות יספיקו לך?

אדוני היושב-ראש, שר הבריאות,

והמלחמה בחוץ נמשכת, אשדוד, שדרות, נתיבות. אזרחים מתקשרים אלי בוכים, הילדים. אחד מהם סיפר שזהו, הם עוברים למרכז, אבל לאן? מלחמה, פשוט מלחמה. אסור לנו להפסיק עד אשר תפורז עזה מהנשק ההתקפי. פשוט אסור. ישנן במדינתנו ערים שלמות שסובלות 20 שנה, לא יום ולא יומיים. דור שלם גדל עם פוסט-טראומה. אסור לנו להפסיק עד אשר ישובו הבנים, הדר גולדין ואורון שאול, והאזרחים שלנו שעדיין נמצאים שם בעזה. אבל למה עליתי לפה? לא בשביל זה, משום שקראתי גם היום שוב בעיתון, ואני לא זקוקה לעיתון, כי אני מכירה את זה יום-יום, אני חווה את זה יום-יום, הורים מתקשרים אליי, פונים ובוכים.

שעליה כתוב בעיתון, זאת אימא שחיפשה טיפול נפשי לבנה האובדני.

ואמרו לה: עוד חצי שנה.

היום הוא רוצה, היום הוא עלול לעשות את המעשה, ואין לה שום דרך לעזור לו, כי אין, אי-אפשר להתקשר, לא בקופות החולים. גם בפרטי, היא ניסתה גם בפרטי, גייסה כסף, אבל גם שם אין. התחום של בריאות הנפש, לצערי הרב, היה גם לפני הקורונה וגם לפני ההתקפות והמלחמה הנוראית הזאת בחצר האחורית של מדינת ישראל, ועדיין לצערי הרב הוא נשאר כזה. הוא הגיע מורעב והוא נשאר מורעב. אם ב-OECD תחום בריאות נפש לוקח בין 8% ל-12% מכלל התקציב של בריאות, במדינת ישראל אנחנו עם פחות מ-4%, וזה ניכר בכל דבר ודבר. כך סובלים הילדים שלנו שנכוו מאסון מירון וכך עכשיו במלחמות, במלחמה הנוראית גם מבחוץ וגם מבית. לכן הגיעה השעה, אדוני כבוד השר, בהחלט להעלות את התקציב של בריאות הנפש ולתת לכל האזרחים כולם, על כל הקשת, את כל השירות שמגיע להם, הטיפול והשירות, כדי שנגדל פה דור טוב,

עם חוסן נפשי טוב.

תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת,

כמובן, אני מצטרף למה שאמרה חברתי מיכל, אבל רציתי לדבר על,

אנחנו רואים ואנחנו מגיעים, כל הזמן תקנות חדשות בעניין הקורונה, וזה סימן טוב: בהתחלה היו המון, בסוף יש המון, כי יש כל הזמן שינויים לטובה. באמצע היה די סטטי, בדרך כלל, אז זה סימן טוב שמגיעות אלינו לנו המון תקנות לאישור. אני רוצה לשוב ולבקש, דיברנו על זה כבר בעבר,

שדיברתי בכנסת בנושא הקורונה, לחשוב כיצד מצליחים לקדם את פרויקט החיסונים לניצולי שואה שבתפוצות. אני יודע שהייתה איזושהי כוונה לקדם את הדבר הזה. אני יודע שזה נעצר באיזשהו שלב. זה דורש התנעה מחדש. הערבות ההדדית של העם היהודי, המחויבות, שנובעות גם מחוק הלאום, גם מהתפיסה הבסיסית של "כל ישראל ערבים זה לזה" אפשר לחשוב על בני העם היהודי באשר הם בתפוצות, אבל כמובן שאוכלוסיית ניצולי השואה, מעבר לחוב המיוחד שאנחנו חבים כלפיהם, הם כמובן, גם עקב גילם, בקבוצת סיכון משמעותית מאוד. הבנתי שאפשר להתניע את התהליך הזה מחדש. שוחחתי על זה בעבר עם משרד הבריאות וגם עם משרד התפוצות, הבנתי שאפשר לגבש, ואני קורא מכאן ואני מאוד מבקש: מה שאפשר לעשות כדי לקדם. אנחנו במידה מסוימת לא מבינים כמה בני-מזל אנחנו ביחס לעולם. אנחנו עסוקים כרגע כמובן בנסיבות הביטחוניות,

במה שקורה ברחובות הערים, אבל מדינות רבות בעולם, ובייחוד מדינות מזרח אירופה וברית המועצות לשעבר,

הן הרחק הרחק בתור ברשימת החיסונים העולמית. האנשים ששם, ניצולי השואה שמתגוררים שם, אם יש לנו את היכולת כמדינה לסייע להם ולעזור להם, זו חובה וזכות של מדינת ישראל, ואני מבקש מאוד שאפשר יהיה לקדם את הפרויקט.

יישר כוח, שמחה. אנחנו עוברים לטקס הקראת השמות של חברי כנסת שאינם נוכחים: חברת הכנסת תמר זנדברג,

חברת הכנסת אבתיסאם מראענה,

חברת הכנסת מיכל וולדיגר,

חבר הכנסת אבי מעוז,

חבר הכנסת אלכס קושניר,

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף,

חבר הכנסת אוריאל בוסו, אינו נוכח,

חבר הכנסת יעקב מרגי,

חבר הכנסת משה אבוטבול, מוותר, חברת הכנסת קטי קטרין שטרית,

חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חבר הכנסת יבגני סובה,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

עוד שניים: חבר הכנסת רון כץ,

חבר הכנסת יוסף טייב, מוותר. יפה, אז אנחנו נעבור להצבעה.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל) (תיקון מס' 3), התשפ"א 2021, נתקבלו. יפה.

ולכן תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל) (תיקון מס'